צוהריים טובים לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת החוקה. על סדר-היום הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון אזור תיירות ירוק), התשפ"א 2020, של חבר הכנסת איתן גינזבורג, חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', חבר הכנסת משה ארבל, חבר הכנסת מתן כהנא, חבר הכנסת אלי אבידר, חבר הכנסת מאיר כהן, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. בפתח הדברים אני רוצה לפנות מכאן, מהשולחן הזה, לתושבי העיר אילת. דווקא מהשולחן הזה, אלי ידידי, אני רוצה לפנות לתושבי אילת וכמובן לראש העיר שיושב כאן איתנו, כבר יש לו מקום קבוע פה בוועדה. אני מקווה שהוא יוכל לחזור מהר לעבודתו בעיר. אני רוצה לומר דבר אחד, ואני אומר את זה כאן, בחדר הזה, כי כותלי הקירות הללו יכולים להעיד כמאה עדים, ולא כל רעשי הרקע ולא כל התדרוכים לתקשורת, ולא כל מיני דברים שאתם שומעים ממקומות כאלה ואחרים: הוועדה כאן ישבה שלושה-ארבעה ימים ברציפות הכינה את החוק וטייבה את החוק. יש הרבה מאוד דברים שהכנסנו בחוק. רק נזכיר כמה דוגמאות, ויואב, אתה תזכיר לי עוד כמה דוגמאות של דברים שתיקנו, איתן - - - בחוק הסמכויות הרבה דברים. לא. אני מדבר עכשיו על החוק של אילת. על 48 שעות. על 48 שעות כשעברנו ל-72, על הנושא הזה שתושבי העיר וקרוביהם יכולים בצורה יותר נגישה, מה שהתריע ראש העיר כל הזמן, שלא יהיה מצב שהתושבים ישלמו מחיר על הדבר הזה. עשרות תיקונים שטייבנו ועישנו בחוק הזה. כל השולחן הזה הצביע בעד. כל השולחן הזה, קואליציה ואופוזיציה, על כל התיקונים, כולל אלה שהיו בהם הסתייגויות של משרד הבריאות, שזה דבר שלא היה הרבה בתולדות הכנסת, הסתייגות במליאה. ביום רביעי אחר-הצוהריים, כשנסחות הכנסת גמרה, הצעת החוק הייתה על שולחן הכנסת. ביום רביעי בשעה 17:02, אם אני זוכר נכון. הונחה על שולחן הכנסת, המליאה עוד עבדה.

בטלפונים עם ראש העיר ויחד עם עוד חברים ניסינו לבקש שיעלו את זה לסדר-היום. זה לא סמכות שלנו, זה לא סמכות שלי, זה לא סמכות של חברי הוועדה. לא העלו את זה לקריאה השנייה והשלישית, ויכולנו לחסוך אז את סוף השבוע שעבר, אז בואו נדבר אמת. בואו נדבר אמת. וקירות החדר הזה יעידו, ולא כל הפרסומים של כל האנשים.

ואומר לתושבי אילת: גם הדיון עכשיו, שמתקיים בבזק, זה דיון שנערך ביוזמת שני אנשים שנמצאים פה כרגע בחדר, איתן גינזבורג, שהוא גם הגיש את הצעת החוק הפרטית, ואנוכי. ואנחנו דאגנו שזה יהיה במהירות הבזק, ויש גם הסכמה שאנחנו מריצים את זה, ונצטרך לשבת, ונשב גם לעשות תיאומים. אנחנו מריצים את זה כדי להציל את זה. לא היה צריך למשוך את החוק. יש גם סעיף 91, ואולי היועץ המשפטי יסביר לנו שאפשר היה גם להשהות, גם אם היה ויכוח, לא להשתמש בסעיף 95, שהוא סעיף שמונע מהממשלה להביא את זה עוד פעם כהצעת חוק ממשלתית בשבוע הקרוב. היה אפשר להשתמש בסעיף 91, והציעו את זה למשרד הבריאות, שישתמשו בזה אם אתם כל כך רוצים, ולא השתמשו. ולכן אני אומר דבר אחד, אני אומר את זה פה בחדר הזה עשרות פעמים: אין רעים וטובים. כולנו התגייסנו לעניין הזה. היינו פה ימים ולילות, קידמנו ועשינו, ואנחנו נקדם את זה הלאה. דבר אחד אנחנו אומרים: הדברים שנאמרים פה הם לא פופוליסטים, הדברים שנאמרים פה עשרות תיקונים רק בחוק הזה, שלא לדבר על מאות תיקונים בחוקים אחרים, כשבהתחלה עמדת המשרדים הממשלתיים הייתה נגד, ואחר כך הם הבינו שאנחנו צודקים. זה התפקיד שלנו ככנסת. אמרתי אתמול לשר הבריאות, שהוא ידיד שלי והוא איש טוב, אמרתי לו: אתה היית יושב-ראש הכנסת - - - טוב לְמה? - - - אתה היית יושב-ראש הכנסת, אתה יודע מה התפקיד שלנו - - שלא קיים החלטת בג"ץ. סליחה. טוב למה? - - אתה יודע את תפקידה של הכנסת, שמרת על כבודה של הכנסת הרבה מאוד שנים. אנחנו נוכל לדבר היום או שזה הרצאה שלך? כרגע זו הרצאה שלנו. אנחנו רוצים גם לדבר פה. זה משהו אחר. כשאני אסיים, תבקש.

זה על חשבון המליאה שלנו, ואנחנו גם רוצים לדבר פה, ובאנו בזמן ולא איחרנו. תודה רבה, אלי. גם אני לא איחרתי יחסית למה שאני עושה תמיד.

איחרת מהבוקר פעמיים. אל תגיד לי שלא איחרת. אני מגיע בזמן. אמרתי "יחסית למה שאני עושה תמיד".

תודה שאתה נותן לי להשלים. אנחנו נעשה את תפקידנו. ודאי תמיד אנחנו מוכנים לשמוע. גם ההצעות שדיברנו עליהן והתיקונים היו תמיד לאחר ששייפנו אותם, לאחר שהלכנו לקראת עמדת הממשלה, כי אנחנו שותפים עם הממשלה להעביר את הדברים הללו, אנחנו לא משני צדי המתרס. ולכן אני אומר, ואני אומר את זה לתושבי אילת, והיו לי שיחות עם תושבי אילת, והיו לי שיחות גם עם נציג שלנו אתה יודע, יש גם נציג של דגל התורה באילת, אתה מכיר אותו, מאיר מימון ואנשים אחרים: אל תשמעו לקולות הרקע. של ש"ס. נציג גם של ש"ס. מלכיאלי אומר שהוא גם של ש"ס. בסדר, גם ש"ס בפנים. רק חבל שאתמול בהצבעה הוא לא היה נוכח בעניין הזה. אני אומר לכולם, אני אומר לתושבי אילת: פינו וליבנו שווים. אם לא היינו רוצים לקדם את זה,

יש הרבה מאוד תרגילים שאפשר לעשות כדי לא לקדם הצעת חוק. אבל יושבים פה חבריי, הרצנו את זה, דחינו ישיבות אחרות שהיו בוועדה. ביום רביעי שעבר הצעת החוק הייתה על שולחן הכנסת, והיא הייתה יכולה לעבור בקריאה שנייה ושלישית. אני מציע עכשיו שנלך לעבודה, נעביר בקריאה ראשונה. היום אני אתן לך לדבר, אני מבקש רק סבלנות. לא יכול להיות שאין סבלנות. יש לך סבלנות לדבר שעה, זה פררוגטיבה שלך כיושב-ראש הוועדה. כשזה מגיע אלינו: לדבר קצר, לדבר דקה, לדבר 40 שניות. מה זה? אני אעלה היום לשתי דקות. אל תעלה לשתי דקות.

תכבד אותנו כמו שאנחנו מכבדים אותך.

נראה לך שלא היה לנו מה להגיד לך? אלי אבידר, תודה רבה. אני מציע שלאחר שאלי אבידר ידבר, נצא לעבודה.

כולם צריכים לדבר. מה זה "אלי אבידר"? מי שירצה, יודע את הכתובת שלי, יודע איפה אני נמצא,

גם אני. בבקשה, ואני מבקש בקצרה. שום מילה טובה אין להגיד על שר הבריאות הזה. האיש הזה הוא אכזבה אחת מתמשכת. אין לו שום מקום בממשלה הזאת. זה גדול עליו ב-400 מספרים. שיחק אותה ממלכתי בתור יושב-ראש כנסת וביזה את החלטת בג"ץ. ועכשיו, לפני שהוא נכנס להיות שר הבריאות, הכדור האחרון במחסנית

יהיה סגר הפך את הסגר למין תחביב לאומי, כל שנייה. במקום לעודד את הציבור, "יהיה סגר שני", "יהיה סגר שלישי". מה קרה? ההתנהלות אתמול מה זה ההתנהלות הבריונית הזאת? מה זה הבריונות הזאת? איפה הוא חושב שהוא נמצא?

הוא לא שר הבריאות, לא של ונצואלה ולא של בלרוס. הוא צריך להתבייש על ההתנהלות שלו אתמול, ועוד אחד שהיה יושב-ראש כנסת. יש לי משהו להגיד לתושבי אילת:

אנחנו לא יכולים להילחם את המלחמה שלכם כל הזמן. הבטיחו לכם כסף כשסגרו את שדה התעופה. קיבלתם משהו? בערבית אומרים "גורנישט". לא קיבלתם שום דבר, ואתם יושבים בשקט, יותר מ-60,000 איש. וכן, הוספנו אתרים אחרים בסמכותה של הממשלה. נתנו לה את האפשרות. מה קרה? אנשי טבריה לא יכולים להתפרנס מתיירות? אוי-אוי-אוי. ולכן הדבר הזה הוא ביזיון. זה התפרקות של הממשלה, אבל קודם כול שר הבריאות הזה. שיתפטר. הוא לא מתאים. זה גדול עליו. תודה רבה.

חברת הכנסת איילת שקד. אני לא רוצה לדבר על העבר, זה כבר לא מעניין. אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על ההווה ועל העתיד, ומה שצריך עכשיו זה לא לחפש אשמים, אלא להעביר את הצעת החוק הזאת היום בקריאה שנייה ושלישית. אני חושבת, יעקב, שהצעת הפשרה שלי היא סבירה.

אני מוכנה גם לעמוד מול תושבי הצפון ולהגיד את האמת: שר הבריאות לא מוכן להרחיב את זה לאזורים נוספים, ואנחנו צריכים להוריד את הסעיף הזה. דיברתי איתו אתמול בלילה. זו דעתי: להוריד את הסעיף הזה כדי שהצעת החוק תעבור לאילת ולים המלח, ואחר כך אם נרצה בוועדה בעתיד נוכל להרחיב גם את זה. על הסעיף של המסעדות הבנתי שאין באמת מחלוקת מהותית, אז אפשר להסכים על הנוסח שהגשנו ולהעביר את זה. אנחנו צריכים כולם לקחת אחריות, גם להתפשר. אני לא האמנתי ששר הבריאות ימשוך את החוק, אבל אם זה מה שהוא עשה, לפעמים צריך לדעת גם לוותר. אז אנחנו נוותר כרגע על התיקון של הערים הנוספות,

נכניס את זה, ואפשר להעביר את הצעת החוק היום בקריאה שנייה ושלישית. תוותרי את. תודה רבה. קארין אלהרר. סליחה. אתם יכולים להגיד, "למה שנוותר?" אם לא נוותר, אנחנו מתעללים בתושבי אילת. זאת האמת. צודקת, זה יעבור גם עם זה. תמשיכו לרצות את המצוין. האויב של הטוב מאוד זה המצוין, זה הכול. מאה אחוז. נכניס גם את השב"כ לאילת.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מה שקרה אתמול הוא ליקוי מאורות. זו כבר הפעם השנייה שממשלת ישראל, כשמשהו לא נראה לה, הצבעה דמוקרטית לא נראית לה, היא פשוט מבטלת אותה. בא שר הבריאות ובהינף יד מושך את הצעת החוק. ישבו כאן אנשים בוועדה, הצביעו, אמרו את המילה שלהם. זה מפעים בעיניי שבכל פעם הממשלה מתבכיינת על בית המשפט העליון שלוקח ממנה סמכויות, כשהרוב אמר את דברו. מה קרה אתמול ל"רוב אמר את דברו"? איפה זה היה? אני באה ואומרת: לא ביקשנו שום דבר ספציפי. אמרנו שניתן לממשלה סמכות לקבוע על פי קריטריונים שלה, לא של יואב, לא שלי, לא של יעקב, של הממשלה, עוד מקומות שיהיו. איפה משרד המשפטים שמאשרים הצעת חוק ספציפית? נציע הצעת חוק לאילת ולים המלח, מחר זה יהיה לטבריה, מוחרתיים לצפת?

למה שלא יהיה כתוב המתבקש. המתבקש הוא שאם הממשלה רואה על פי אמות מידה שהיא קובעת שאפשר לתת לעוד מקומות, So be it.

לגבי האטרקציות, אני חוזרת ואומרת שאין תייר שיגיע לעיר אילת בלי שיש לו מה לעשות שם. החורף רק מתחיל, הבריכות לא יספקו אף אחד. בלאו הכי מדובר על בריכות לא מקורות. אז מה, יבואו, יִשְּׁנוּ וילכו? תהיו הגיוניים. היה פה חצי יום מאבק פה בוועדה. בבוקר היה כאן דיון עם חיים ביבס על יוזמה מדהימה שפשוט יכולה לסדר את העניין גם לעיר אילת וגם לעוד ערים, כשאנחנו הופכים את המקום הזה לאי ירוק. מעניין בעיניי שלא אכפת לממשלה שאנשים הולכים לרודוס או לכרתים, לבזבז כספים בחו"ל, כאשר שם היה בסדר שאנשים מסתובבים ואין עליהם פיקוח ואין עליהם שליטה. זה סבבה, נכון? אפילו שזה הפך לאדום עוד לא עושים בדיקות לאנשים שחוזרים. עד לרגע זה עוד לא עושים. ודיברתי על זה פה בוועדה, אם אתם זוכרים. היו סגרים באתונה, ועדיין מדינת ישראל לא ראתה ביוון כאדומה. תבין על מה אנחנו מדברים. אני לא רוצה להיות בוטה, אבל השכל לא קיים.

יואב סגלוביץ'. אתמול בלילה, אבל זה התחיל בבוקר, וכבר התחיל לפני חודש, והתחיל לפני חודשיים, אני מרגיש כאילו אני סניטר בבית חולים - - - - - - גם כשהוא נסער על דברים אחרים, הוא עדיין לא שוכח לעשות שלום בין המפלגות האחרות לידו. איש שלום, תאמין לי. ועדת חקירה צריך.

אוהב שלום ורודף שלום. בבקשה, יואב עכשיו מדבר. המופע שראינו אתמול, ופה אני רוצה קצת לעשות סדר ברשותך בדיון של הוועדה, אנחנו לא פלנגות. הייתה הצעת חוק ממשלתית שהממשלה משכה אתמול. אם עכשיו אנחנו לא מחויבים לשום דבר, ואני שם פה רגע משהו על השולחן, גם לטובת חבריי מכחול-לבן,

מאגודת ישראל ומהמשותפת כל מי שרק ירצה לשמוע אנחנו פה מייצרים חוק עבור תושבי אילת, אז בואו נייצר חוק עבור תושבי אילת. אם כל הסיפור שאני רואה מולי, ואני פונה אליך בשאלה בעניין הזה, עיסוק של הצגה של פסאדה להעביר את זה בקריאה ראשונה, ואז נתחבק, יעקב אשר, דודי אמסלם ושר הבריאות ונגיד: הבאנו מזור לעיר אילת, אז תגיד לנו מראש, שאני אדע באיזה עולם אני נמצא, האם אני נמצא בעולם האמיתי של רצון לתקן או בעולם הפוליטי המכוער שחווינו אתמול.

זה לא היה אירוע משפטי, זה אפילו לא היה אירוע פוליטי. אתמול זה היה אירוע, שיש לו משמעות חוקתית. הוא היה "אנחנו לא סופרים את הכנסת". זה מצד אחד. אבל היה פה עוד משהו באירוע הזה. היה פה אירוע שאני חווה אותו כאן, בוועדת החוקה,

לאורך הרבה מאוד זמן, אירוע ששני מושגים נתבעו בו, שעל שאלות ענייניות התשובה העניינית המקסימלית שמקבלים היא "ככה", והדבר השני, "כי אנחנו יכולים". ועל ה"ככה" ועל "כי אנחנו יכולים" אני חושב, אדוני היושב-ראש וגם חבריי מכחול-לבן, חוויתם חוויה מה זה "ככה" ו"כי אנחנו יכולים". אנחנו כן יכולים, יכולים להוציא חוק טוב תחת ידינו, כי זו הסמכות של הרשות המחוקקת במדינת ישראל, והחוק הזה צריך לכלול לא כאילו, ולא אולי ולא נחליט אחר כך, שיהיה פה גם כתוב, לא בהסתייגויות, שיהיה כתוב עכשיו, עכשיו נעשה את זה, שיהיה כתוב שם בפנים, בחוק הזה, יהיה כתוב שניתן לפתוח את כל העסקים באילת, וכן, תושבי אילת וחבל אילות לא יצטרכו לעשות בדיקת קורונה באף בכל 72 שעות, כי זה מה שרשום בחוק היום. אלה שתי ההסתייגויות הכי מהותיות לגבי אילת. אני עוד לא מדבר על מקומות אחרים או על הסעיף שעליו אתמול לקח אחורה שר הבריאות. בואו אני אספר לכם עוד סיפור,

אבל מאחר שלא הייתי לבד, זה לא היה בארבע עיניים, מותר לי להגיד את זה. אני נאמתי אתמול במליאה במסגרת החוק הזה, לקראת ההצבעה, תוך כדי הנאום שר הבריאות ישב במליאה. הוא הוציא את הנייר ואמר במילים האלה זה לא ציטוט מדויק, אבל די דומה הוא אמר: סגלוביץ', אם אתה מוריד את ההסתייגות של טבריה אתה מוריד את זה, אני מוריד את ההסתייגות שלי. אני אגיד לך מה קרה אחרי זה, יעקב. ירדתי מהמליאה, פניתי לחבריי פה, פניתי לחבריי מישראל ביתנו והלכתי לצד השני של המליאה ודיברתי עם פורר, הלכנו שנינו לשר הבריאות, ואמרתי: הינה, לא אני אומר, כי זו הייתה הסתייגות של ישראל ביתנו, מורידים את ההסתייגות. מה קרה? כלום לא קרה, כי הכול עבודה בעיניים. אז אני שואל אותך: האם עכשיו, מה שאנחנו הולכים לעשות פה הוא דבר אמיתי? אם הוא דבר אמיתי, אני רוצה להכניס את בקשתו,

אבל זה לא אישי, את מה שצריך להיות בפנים. זה אומר שכל העסקים באילת שקשורים לתיירות נפתחים, ותושבי אילת ותושבי חבל אילות יכולים להיכנס ולצאת, ולא לעשות בדיקת קורונה בכל 72 שעות. ועכשיו אני מתחבר לדיון שהיה קודם, כשלצערי אף אחד מחברי הקואליציה לא היה פה. היה פה דיון עם יושב-ראש מרכז שלטון מקומי על הרעיון שהם עכשיו מציגים לגמזו, כשמשרד הבריאות עוד לא יודע מה הראש שלו בכלל, על מה הוא מדבר, על ירוקים בצורה מדינתית כללית. ואני אומר לכם, הסיפור הזה בין מופרע למופרך, מה שקרה פה אתמול. אני רוצה תשובה ממך, אדוני היושב-ראש, כי לכולנו יש זמן - - - רגע,

אדוני היושב-ראש, האם אנחנו חלק מהצגה? האם בשלב ב', במערכה הבאה בהצגה, נמחא כפיים להצעה המצוינת שהרבה מאוד חברים, ואיתן גינזבורג מוביל אותה,

על מנת שאתם תעשו אחר כך דילים מאחורי הקלעים, ואתם תאמרו: הצעה שלנו כי אילת חשובה לנו? בואו נעשה הצעה לרווחת תושבי אילת. אם אתם לא מחויבים לכלום, ושר הבריאות לא מחויב לכלום, בואו נעשה את המעשה הנכון ונכתוב הצעת חוק טובה ועניינית, רפואית ובטוחה קיבלנו היום הסברים, אומנם מעט היינו פה. קיבלנו הסברים נעשה את המעשה הנכון פעם אחת ונכניס את מה שצריך להיות בפנים. ואני אומר לאיתן: אתה חייב להתעקש על זה, להכניס בפנים, כי הביזיון שהיה אתמול הוא על הראש שֶׁלְּךָ, ועל הראש שֶׁלָּךְ, על הראש של כולנו ועל הראש שלי. אני בחיים, מי שמכיר אותי אני לא אגיד "בחיים", כי אולי אני אצעק אולי בפעם הבאה לא תמצאו אותי כמעט צועק במליאה. זה חיסרון לפעמים. אתמול אני התפוצצתי. התפוצצתי מהנבזות, מהנומך, מהטירוף, מהכוח, מה"רק ככה". מזה נטרפתי. לא מסעיף שייכנס או לא ייכנס. לא, על זה אנחנו לא כועסים. לכולנו יש דעות שונות על דברים שונים, כולנו בני אדם וגם כולנו טועים, ולא כל מה שאני רוצה יהיה, ולא כל מה שאני רוצה הוא גם נכון, וכנראה יש ים של טעויות בהצעות שאני נותן. אתמול זה לא היה הסיפור, אתמול כל מי שאכפת לו היה אמור לעשות את הדבר. ואני עכשיו פונה לאיתן, זו הצעה שלך וגם של כל מי שחתומים: אתם רוצים ללכת עם זה לקריאה הראשונה,

בואו נפתח את זה ונכניס את הדברים הנכונים שצריכים להיכנס פנימה,

אתם לא תעשו את זה עכשיו, אז אתם עושים ממני, מאיתנו, ההצגה הנוספת במערכה הבאה, ואז תתחבקו. יואב, אתה לא נורמלי. אם אתה רוצה להציל את אילת, תיקח את מה שיש. איילת, אני אקח את מה שנכון לדעתי לקחת. ואת מסכימה איתי שהעסקים צריכים להיות בפנים, אז נכתוב את זה בפנים. הם לא בפנים עכשיו, איילת. בסדר, אבל זה בפנים. לא בפנים, את לא קראת את החוק. על מה את מדברת?

אי-אפשר שנכניס תיקונים אחרים, כי לא נצא מזה. זה בסדר לתת הצעות - - - צריך לשים לעצמנו מטרה להעביר את זה בקריאה השנייה והשלישית.

זה בסדר לתת הצעות כלליות נורא לתושבי העיר. אני אומר לך שזה לא בפנים. את היית שרת משפטים, תקראי את החוק, זה לא בפנים. יש לכם הסתייגות כזאת, יחד איתנו תכניסו את זה פנימה. זה המעשה הנכון, ואני אתכם לגמרי. זה המעשה הנכון, שוועדת החוקה תיקח את המושכות ותעשה חוק טוב ולא הצגה.

עופר כסיף. תודה רבה, אדוני. אני מסכים מאוד עם מה שאמר קודמי, אבל אני רוצה להתייחס למה שהיה אתמול. אתמול נתקלנו בזלזול מחפיר של שר הבריאות, זלזול כפול. קודם כול, והכי חשוב, זלזול באזרחי המדינה בכלל ובאזרחי אילת בפרט. לזרוק אלפי אנשים לכלבים, זה מה שעשה אתמול שר הבריאות, אנשים שכבר חודשים אין להם פרנסה. שמעתי מראש העירייה אתמול שצריך לדאוג לחבילות מזון. איפה נשמע דבר כזה? אלפי אנשים אין להם פרנסה, אין להם אפילו מה לאכול, ומתוך שיקולי אגו, ומעוד שיקול שתיכף אני אתייחס אליו, זורקים אותם לכלבים. לא חסרים ביזיונות בכנסת הזאת, העשרים ושלוש, אבל אתמול היה עוד שיא מחפיר. מתוך תסכול אינפנטילי של פגיעה באגו אתה זורק אלפי אנשים כך, כלאחר יד? אתה לא מתבייש? והממשלה עומדת מאחוריו, כאשר 85% מהאנשים באילת, אין להם פרנסה, אחרי שרשרת של טלטלות שהם עברו שם, עוד לפני הקורונה, מסגירת שדה התעופה, אמר קודם חבר הכנסת אבידר, ועוד שרשרת שלמה של דברים שנבעו, רובם ככולם, מהזנחה פושעת של ממשלות ישראל, אני בכוונה אומר ברבים. זה זלזול אחד, החמור ביותר, אבל הזלזול השני של שר הבריאות אתמול הוא עוד נדבך בזלזול המתמשך של הממשלה הזאת בכנסת. מהסירוב של אותו שר בריאות, שהיה יושב-ראש הכנסת, לכנס את המליאה, כשרוב חברי הכנסת ביקשו לכנס את המליאה כדי להחליף אותו, הוא סירב לכנס אותה, ולאחר מכן הפרה בוטה של החלטת בית המשפט העליון, ועד סעיף 98, שעוקף את הכנסת, ואני הזכרתי את זה כמה פעמים שמ-1957, 53 שנה, סעיף 98 קיים ברוחו המספר שלו השתנה כמובן, מ-1967 עד 2020 השתמשו בסעיף הזה עשר פעמים. ב-2020 לבד השתמשו בו שמונה. זה לא נכון. זה נכון, זאת עובדה. תקרא את המחקר של הממ"מ. קראתי את זה ואתה ממציא את הסיפור.

זה קשור מאוד, כי זה עוד נדבך בזלזול. והמכתב של אדוני היושב-ראש לא יצא לי להחמיא לך, ואני רוצה להחמיא לך על המכתב ששלחת למזכיר הממשלה על מועד אישור תקנות, איך עוקפים את הוועדה הזאת בתחבולות ובתחמונים, ועכשיו גם מה שהיה אתמול. זלזול מתמשך ואיון של הכנסת. אני דורש פה, דבר ראשון, כפי שאמר חברי, חבר הכנסת סגלוביץ', להכניס את כל העסקים באילת לחוק הזה.

אני גם מצטרף אליו בדרישה שלא יהיו הבדיקות הנדרשות בחוק של 72 שעות לתושבי המקום. והדבר השלישי, שאמרו קודמיי ברובם, לא לוותר על אפשרות ההרחבה לאזורים אחרים, כי על מה מדובר פה, מי שמסתכל בסעיף 12(א)? מדובר על כך שהממשלה רשאית להרחיב, לא שהיא חייבת להרחיב. מה הבעיה עם זה? מה הבעיה עם זה? איזו סיבה הגיונית יש להתנגדות?

אני חייבת לומר שאני מסכימה עם איילת. עכשיו חייבים להעביר את זה. אני יודעת שזאת עמדה לא פופולרית, שהמקום הזה נועד לאנשים שעד הסוף ובשם הצדק - - - תאמיני לי שאני יודע מה זה לא להיות פופולרי. אני היום בצד הלא פופולרי. נפלה על הדוגמה הלא טובה היום. לא אמרתי פופוליסטי. אמרתי שהיום אני לוקחת את המקום הלא פופולרי, מצטרפת לאיילת ואומרת: תפסת מרובה לא תפסת. בואו נעביר את זה.

בלי עסקים? לא. קודם כול, היום אנחנו מצביעים - - - זה בלי עסקים, רבותיי. אל תתבלבלו, זה בלי עסקים. הבנתי.

אבל אני חושבת שאנחנו צריכים להצביע, להעביר את זה.

זה לא בלי עסקים. אני מתבייש. אני יכול להגיד לך שהבוקר התעוררתי ב-04:00 בזיעה קרה. כל כך הייתי מבויש ממה שקרה אתמול. יגיד לך עכשיו ראש העיר, שידבר אחרי, אני פשוט לא רוצה לקחת את הזמן כדי שזה יעבור, שהוא לא יכול לחזור בלי עסקים לאילת, לעירו. הוא לא יכול לחזור, כי זה כל המעטפת של העיר. והוא לא יכול לחזור לעיר שלו כאשר הוא מחייב את אותם אזרחים שגרים בעיר שלו, שיוצאים ל-20 שעות, הלוך-חזור, לבצע את הבדיקה הזאת. זו בושה וחרפה. כנראה שהגענו לתהום הכי גדולה שפעורה בכנסת הזאת באשמת הממשלה הרעה הזאת. בבקשה, ראש העיר. בשונה מחבר הכנסת מיקי לוי אני לא התעוררתי,

אני מודה שהיה לי אתמול יום מטלטל וערב מטלטל. אני מאוד מקווה שהמהלך שאתה מבצע, אדוני היושב-ראש, ביחד עם איתן,

יוביל בסיכומם של יומיים לחקיקה. אני רוצה רק לתרום את תרומתי הצנועה, כי מאז אתמול בלילה ממליצים לי כולם לא לדבר. אני אגיד משהו בזהירות. יש מסמך, ואני אומר את זה בעיקר לאנשי הבריאות יש מסמך שהוציא פרופ' גרוטו

אני מניח שאתם זוכרים אותה, שהחריג את העיר אילת, כשהיא לא הייתה אי, אלא קיבלה באותו זמן בערך 400,000-300,000 איש בחודש. זה מספרים מטורפים. יש מסמך שכתב פרופ' גרוטו,

אני עובד חינוך, והוא נתן מתווה ברמה העירונית לנושא המסעדות ולנושא האטרקציות. הוא כתב, עוד פעם אני חוזר, בסיטואציה שבה כל דיכפין ייתי וייכנס. בואו נזכור את זה. המתווה הזה נמצא פה, הוא שייך למשרד הבריאות, כולל מכתב שהוא כתב, אני אביא לך את זה, אדוני היושב-ראש, גם לחבר הכנסת יעקב מרגי, לשאילתה שמרגי הוציא לפרופ' גרוטו.

אני לא נעמד על רגליי האחוריות עכשיו, כי אני רוצה שנעבור לשלב הבא. אני ממליץ שנראה את המסמך הזה. יכול להיות שמה שהיה נכון בעת שהעיר הייתה פתוחה, נכון כפל כפליים כשהעיר היא אי שמכניס אליו רק אנשים בריאים. זה פשוט עומד כאן, כתוב, בצורה מאוד מאוד ברורה. זו הצעתי. אני חייב רק במשפט אחד לתקן, כי הצדק חייב להיאמר, את מה שאמר פה חבר הכנת אלי אבידר. בהחלטת הממשלה על 530 מיליון שקל שהתקבלה, אנחנו קיבלנו בסביבות 80 מיליון שקל עד היום. זה לא נכון שלא קיבלנו כסף. חשוב שאת הדברים האלה גם נאמר. תודה רבה. אחרון הדוברים או ראשון הדוברים כדי לדבר על החוק, איתן גינזבורג,

אדוני היושב-ראש, אני מצטער על מה שקרה אתמול. אני מצטרף להרבה מאוד מהתחושות של חברי הכנסת. לא היינו צריכים להגיע למצב הזה, אבל משהגענו, אני מצטרף למי שאמר שצריך להתקדם קדימה. ברור שהצעת החוק, כפי שניסחנו אותה במקור, היא החביבה עליי ביותר. הייתי רוצה שהיא תעבור איך שהיא. ברור שהממשלה גם הייתה רוצה שתעבור הצעת החוק כמו שהיא ניסחה אותה, אבל בסוף אנחנו מתכנסים לעולם של פשרות, וזה עולמה של הכנסת. ולכן היום, אחרי כל מה שקרה, ואחרי כל מה שחווינו, וחבל שחווינו, לא היינו צריכים לחוות את זה, זו הייתה טעות לעשות את זה, אבל אנחנו כבר אחרי אתמול, אני מציע, ידידי יואב, על אף הדברים שאמרת, ואני מזדהה עם הרבה מהדברים שאמרת, בעת הזאת ניצבים בפנינו יותר מ-70,000 איש, גם באילת, גם בים המלח-עין בוקק, שמחכים למזור. ברור שאפשר לעשות פה חוק יותר מושלם. כנראה שבעולם שאנחנו נמצאים בו צריך להגיע לפשרות, גם כשאנחנו לא אוהבים אותן. אני רוצה להתייחס לכל הנושא של פתיחת המעטפת, כמו שקורא לה "ראש העיר", שזה המסחר. בהצעת החוק של הוועדה אמרנו שהממשלה תקבע בתקנות הקלות להגבלות בעניינים כמו שפירטנו אותם, בשים לב לצורך לאפשר פעילות תיירותית באזור, לצורך מניעת הדבקה בנגיף הקורונה בקרב הציבור, ודיברנו על פתיחת מתקני ספורט, גינות, גני שעשועים, חופים, פארקים וכיו"ב במרחב הציבורי, פתיחה של עסקים וקיום אירועים. מה שקרוי "בין סעיפים 6 ל-12". בהסתייגות, בהצעה שמציע שר הבריאות, ואני תמכתי בהצעה הזאת, תמכתי בנוסח שהוועדה הציעה, בנוסח שהציע שר הבריאות, הוא מציע: "אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מסמכות הממשלה לפי סעיף 4 להתקין בתקנות כאמור בסעיפים 6 עד 12 הוראות ייחודיות לאזור תיירות מיוחד, ובכלל זה הוראות מקלות מההוראות לפי סימן זה" - - איתן,

11:35) - - רוצה לומר שבסוף יש פה עניין של סמנטיקה ניסוחית. אני מעדיף את הנוסח שלנו - - זה לא סמנטי. - - אבל הנוסח של שר הבריאות מאפשר באותה מידה את הסמכות לממשלה לפתוח עסקים, אטרקציות, מסחר, מתקני ספורט,

גני שעשועים,

בהחלטה ובתקנות בדיוק באותה דרך. אנחנו פירטנו, הם מבקשים יותר רחב. אפשר להתווכח מי יותר צודק, ואני לא מדבר עכשיו על פופולריות, אני מדבר על צדק. אפשר להיות נורא צודקים ולהגיע לשום מקום, ואפשר להתפשר ולהגיע לאותה מטרה - - - זה לא סמנטיקה. תחליטו להצביע, זה ייגמר הרגע. איתן, זה אתם, זה תלוי בכם.

אתם תלכו עם מה שאתם מאמינים בו, זה נגמר. זה תלוי בכם. אתם לא נתונים פה לגורם אחר. אתם עולים על עץ,

אין הבדל גדול.

אני עכשיו מדבר,

במקרה אני גם מנהל את הישיבה. אני מתקנת אותך. אז אל תתקני אותי. זו דעתי, לא דעתך. את דעתך שמענו.

לדעתי אין הבדל גדול בין הנוסח שהציעה הוועדה לבין הנוסח שהציע שר הבריאות.

בתכלית הסעיף הזה, התכלית הזאת מתקיימת בשני הסעיפים. פה יש פירוט של מה יכול להיפתח ופה יש אפשרות רחבה יותר ומתן סמכות לממשלה לפתוח את זה. נראה לי שההתעקשות על הנוסח כמו שאנחנו רצינו, ואני תומך בנוסח הזה, יכול לתקוע את החוק, ונראה לי שבעת הזאת נכון יותר לקדם את הצעת החוק, כדי שנוכל להעביר אותה היום או לכל המאוחר מחר - - אבל יש לך רוב, איתן. - - יואב, אני מבין את הרצון, אני גם מבין את האירוע החוקתי, אני לא מזלזל בו לרגע, אבל מרגע שעברנו אותו, אם אנחנו רוצים באמת, זה באמת הוויכוח שבין חכם לצדק. אם רוצים להיות חכמים ביום הזה ולאפשר לראש עיריית אילת לקחת את המטוס הראשון ולחזור לעיר שלו עם בשורה לתושביו, צריך להעביר את החוק הזה עם פשרות שנעשה כאן. ולכן אני מבקש מכם להצטרף לדבר הזה, לבלוע את הרוק. אין פה ויתור מהותי או אידיאולוגי, אני אומר לכם. אם היה פה משהו שהיה פוגע בעיר אילת או ביכולת שלה להתקיים, לא הייתי תומך בזה. מרגע שקראתי את שני הנוסחים, והרגע קראתי לכם בשידור חי את הנוסחים, אפשר להתרשם שהפער הוא לא גדול ואפשר להתקדם קדימה עם הדבר הזה. אדוני היועץ המשפטי, אפשר להסביר לו? לגבי אזורים אחרים - - - תסביר לו את ההבדל. הוא לא הבין את ההבדל. לא אמרתי שהם זהים, אמרתי שאין הבדל גדול.

אני יכול לשאת את דבריי בלי שתפריעי לי?

זו בקשה גדולה?

איתן, אל תטיף לי. אני לא אטיף לך, תתני לי לדבר. תתני לי לדבר ואל תפריע לי. - - - אל תפריעי לי. פשוט אל תפריעי לי. בצעקות זה יותר טוב? אתה לא עושה עליי רושם. אני לא מנסה להרשים אותך, אני מבקש שתתני לי רשות דיבור בלי שתפריעי. בסדר, אבל אל תגיד סתם דברים. (היו"ר יעקב אשר, 11:55) מה קרה?

אני מבקש: בואו נתקדם בדבר הזה, גם ביחס לאזורים אחרים. אני חשבתי שנכון לתת לממשלה את האפשרות לפתוח אזורים אחרים. זה דבר הגיוני, זה דבר מתבקש. כך אני ניסחתי בהצעת החוק המקורית, כך הוועדה ניסחה את זה. זה לא עובר את הממשלה. עכשיו מה, נריב לנצח? בואו נאפשר לפחות לשני מקומות משמעותיים, שתופסים 50% מהתיירות בישראל להיפתח, ונמשיך לריב ולנסות לשכנע את הממשלה בפתיחתם של עוד מקומות נוספים. שוב, על פי שיקול דעתה. אני חושב שצריך להתכנס אל המקום הזה, להתקדם קדימה ולהעביר את זה כמה שיותר מהר, ולתת מזור לעיר אילת ולים המלח.

הממשלה כבר לא בתמונה. יש רוב. למה אתם רוצים הצעה פחות טובה? גברתי,

אני לא רוצה כרגע להיכנס לפרטים.

- - - אפשר - - - סליחה, תנו לי רגע להשלים משפט. דקה, חבר'ה. תיכף היועץ המשפטי יציג את זה. אנחנו משתמשים בפלטפורמה של הצעת החוק הפרטית, המלצה של הוועדה, וזה הנוסח שמופיע בפניכם, הנוסח של הוועדה, מה שהוצבע עליו שלשום. מה שעלה אתמול. היה אתמול במליאה ואושר בשבוע שעבר. מה שעלה במליאה, אבל מה שאושר בשבוע שעבר בוועדה.

מה שכבר אושר ביום רביעי והונח על שולחן הכנסת ביום רביעי. ואני אדגיש את זה 200 פעמים למי ששוכח. ביום רביעי זה כבר היה על שולחן הכנסת. אנחנו נעביר את הקריאה הראשונה, לאחר מכן צריכה להיות קריאה שנייה ושלישית, נשמע גם את עמדת הממשלה. יואב, אני אומר לך - - - שמעתי את עמדת הממשלה.

אני לא אומר עכשיו שום דבר. כמו שאני לא אוהב שאומרים לי מה תהיה התוצאה, מה יהיה מזג האוויר וכל זה, גם אני לא הולך להגיד שום דבר עכשיו, אנחנו עושים מבחינתנו את מה שאנחנו צריכים לעשות. אני לא יודע, כל ההמלצות לפשרות כאלה ואחרות שאומרים אנשים, אלה המלצות שטוב להגיד אותן בחדר, לא צריך להגיד אותן בוועדה לדעתי, אבל זה גם בסדר. אנחנו הגענו למסקנה, והגענו למסקנה משותפת לא הגענו למסקנה, לרגע אחד לא ירדנו מהמסקנה הזאת אני חושב שאנחנו נעשה קודם כול את הצעד הזה היום,

וחבל על הזמן, שלא ניכנס תיכף לבעיית זמן עם המליאה הבאה. אמר איתן מילה אחת שאני מסכים איתה במיליון אחוז: הבניין הזה, הכנסת והעבודה שלנו בכנסת וגם בממשלה זה עניין גם של פשרות.

אבל אני חושב שהפשרות לא צריכות להיות רק של הכנסת, הן צריכות להיות גם של משרדי הממשלה. אני מגיע בידיים נקיות, כמו שהגעתי בפעם הקודמת, ולא הגעתי לבד, כי קיבלתי רוח קדמית מחברי הוועדה, כולם אגב, קואליציה ואופוזיציה, ליכוד, כחול-לבן, יש עתיד והרשימה המשותפת. לא הייתי מוליך לבד תיקונים שלי, עשינו את זה ביחד.

היו לי 1,000 רעיונות לתיקונים, ולכם היו רעיונות מצוינים לתיקונים. אנחנו כרגע נמצאים בנוסח מסוים, הוא הבסיס. על הבסיס הזה יכול להיות שיתנהלו משאים-ומתנים. בכל מקרה אני מבטיח לכם דבר אחד, תהיה פה שקיפות. סתם ככה, כדי שנבין כולנו. אני לא רוצה לומר את זה, אבל אתם מאלצים אותי לומר את זה. בסופו של דבר יש רוב,

אני לא יודע למה יש רוב ולמה אין רוב, ואני לא יודע מה קורה כשממשלה עוצרת. ראינו אתמול. אני אומר לכם את האמת: אני לא האמנתי, צריך אומץ בשביל לעשות את הדבר הזה. זה לא בא מאומץ אגב, זה לא אומץ. לדעתי זה איזו פינה, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אני לא חשבתי שזה יקרה, אני לא חושב שזה ראוי מה שקרה, אבל עדיין פנינו לעזור לעיר, ואנחנו את זה משתדלים לעשות, ונעשה את זה בידיים נקיות. ואם יהיה מישהו שירצה למנוע את זה, והוא ימנע את זה בסוף, שייקח את זה על עצמו. לכן אני אומר: בואו נעצור כאן. כי הרי אתם תענו לאיתן ותענו לי - - לא.

- - אתם תשאלו אותי, ואני אצטרך לענות לך. אין ברירה. אנחנו לא נמצאים בתהליך רגיל. אפשר לשאול - - - אני מכבד, אתה יודע. אצלי בוועדה אני נותן לדבר.

השאלה שאני שאלתי, ואני חוזר עליה, דווקא בגלל הדברים של איתן. אם אנחנו איזה תפאורה לאיזה דיל פוליטי, תגידו לי עכשיו - - התשובה היא כן.

בואו ניכנס עכשיו למליאה, תגמרו את העניין הזה. לא צריך, לא את חוות דעתי, לא את עקרונותיי, לא צריך שום דבר. צריך רק לרצות כרגע את יולי אדלשטיין,

מדוע אני אומר? כי אני חוזר על מה שאמרתי קודם: אני לא רוצה פחות לעזור לעיר אילת, לא ממך, לא מאיתן ולא מאף אחד אחר, רק אל תשימו את הקוף הזה עליי. לקוף הזה קוראים "ממשלת ישראל". ואחרי שאמרתי שהקוף הזה הוא ממשלת ישראל, בואו נראה איך לתקן. אחת משתיים, אתה אמרת אתמול בדיון במליאה. אתה אמרת: יש מקום ויש תפקיד לכנסת - - נכון. - - והוא לא מהמקום לעשות פוזה עכשיו על מישהו ושתושבי אילת יסבלו, אבל זו הצעת חוק פרטית, ואנחנו רוצים לקדם הצעת חוק פרטית, ואנחנו מאמינים בה, וכן יש רוב בכנסת. הכנסת היא הריבון ואנחנו יכולים להעביר את הצעת החוק הזאת ויכולים לתקן אותה. ואם איתן אומר לי,

לא משנה יגיד לי: תשמע יואב, לא הבנת טוב את הסעיף, ונציג היועץ המשפטי לממשלה יגיד לי: תקשיב יואב, לא הבנת טוב את הסעיף, איך שהצעת החוק הזאת עוברת, העסקים באילת נפתחים, אני מוריד את הראש. אני יודע שזה לא נכון, כי שאלתי את השאלה הזאת, ואני אגיד שזה לא נכון גם לגבי המעבר החופשי של תושבי אילת - - - מה שאתה מציע זה הסתייגות שלך, זו לא הסתייגות שלי - - - תן לי לסיים. אם אנחנו פותחים דיון, תגידו לי: יואב, הצעת החוק הזאת היא רק לפתוח את המלונות, ועל זה אנחנו הולכים, תגידו את זה בקול רם וברור, ואני אגיד לכם על מה אני אצביע. יואב, אני - - - תן לי רק להשלים. מותר להשלים את המשפטים האלה אחרי הטירוף שהיה פה אתמול. נציג היועץ המשפטי היום יגיד לי שאפשר לפתוח את כל העסקים באילת,

אני איתך לגמרי. איך שאני קורא את הסעיף, זה לא ככה. עם כל הכבוד לממשלה, אני לא עובד בממשלה,

גם אתה לא, גם תהלה לא וגם לא ראש עיריית אילת. גם בהצעת החוק של הוועדה זה לא נפתח באופן

תהיה הגון ותגיד את זה,

לא הפרעתי לך. גם בהצעת החוק של הוועדה זה לא נפתח כמו שאתה רוצה.

תגיד את האמת, הגשת הסתייגות על הוועדה. נכון. אז תגיד את זה.

ולכן אני אומר: פותחים את הכול בנפש חפצה, כמו שאתה אומר, ועושים את המעשה הנכון, אז נעשה את המעשה הנכון. זאת בקשתי אליך.

אם אני סטטיסט בהצגה שבתוך הקואליציה, שכחול-לבן לא יתנגשו עם הליכוד וכולם יתחבקו אחר כך ויגידו: מאיר,

באים לביקור בעיר לגזור סרט, תבואו על הברכה. אני אסע לאילת בלעדיכם. קודם כול, אתה לא

אתה לא עושה קולות של סטטיסט.

ואני גם לא רוצה שתהיה סטטיסט. - - - לא יכול להיות כשאני מתחיל משפט, רוצחים אותי באוויר. זה קשה לי מאוד.

אני בא עייף מאוד הביתה - - יעקב, אתה רוצה לדבר על הבעיות שלנו? - - אחר כך אני מאחר בחמש דקות, אז אבידר כבר קופץ. תקשיבו,

יואב, בנוסח של הוועדה, מה שאמר לך איתן, הוא צודק. בנוסח של הוועדה שיש כרגע הוא נוסח של פשרה. אתה הסתייגת עליו, אבל הסתייגת על הוועדה, לא על משרד הבריאות. לקראת שנייה שלישית אנחנו נתקן את זה?

דקה.

תרבות הדיבור איפה אנחנו? חבר'ה, תנו לי.

באמת קשה לי. אתה הסתייגת על זה, ומותר לך. זה התפקיד שלך, ועמדת על זה שזה יהיה.

גם שמעתי את הסיפור שסיפרת קודם על השיחה שלך עם השר, ועל זה שהסכמתם להוריד את ההסתייגות, ואני רואה בזה דבר אבירי ונכון.

טוב שידעו על זה. אבל אני אומר עוד דבר, הבסיס מבחינתי, ואמרתי את זה בהתחלה, זה החלטת הוועדה. אני לא יודע להתחייב לך על שום דבר, מה יהיה או לא יהיה. אם אתה שואל אם יש דיל פוליטי, שנסגר משהו, ואנחנו רק עושים עכשיו הצגה לא. אני רק מודיע לך דבר אחד, שיש רצון של כולנו, אגב הרצון שלי היה גם קודם, להגיע להסכמות. ידענו לעשות את זה. בכל ועדה יודעים לעשות את זה. יודעים לעשות את זה. השר ישראל כץ הוא לא איש מספיק חזק, והוא לא ידע להגיע להסכמות עם חברים בוועדת הכספים לא רק עם יושב-ראש ועדת הכספים? סמוטריץ', הגעת לבקר אותנו? בהתחלה היה קשה לשר האוצר לעשות את זה, ואחר כך הוא למד שכדאי לו. והוא למד מהר, ועשה את זה לא רע, ומגיע לוועדה ורואה שאלות או בקשות כאלה ואחרות של חברי הכנסת, זה גם מימינה, ואפילו מהרשימה המשותפת, משני הקצוות, וגם באמצע. זו ההתנהלות בעניין של פשרות, אמר איתן ואני מקבל את זה במאה אחוז. ולכן אני אומר: אני איש של פשרות, אני מצפה גם מאלה שנמצאים בתפקידים בממשלה להיות אנשים של פשרות. וזה לא פשרות על חשבון הציבור, זה פשרות בשביל הציבור. וכשבאו אליי, כשאתם עוד לא ידעתם על זה, בא אליי סגן שר הבריאות בזמנו, כשהחוק עוד היה בהתחלה, אני חושב שעוד לא היה כלום, הוא בא אליי, כיושב-ראש ועדה, נכנס לחדרי ואמר לי: אנחנו רוצים לדעת שאתה תלך איתנו. נתתי את ברכת הדרך לדבר הזה. אין לי מזה רווח בפריימריז, אומנם יש לי את מאיר מימון - - עוד פעם מימון? - - הוא הלך בינתיים למלכיאלי, אז אני יכול להגיד: נציג דגל התורה באילת, ואני גאה שיש לנו נציגים שם. יש תנועה של אנשים יראי שמים שנמצאים שם, מסורתיים, אנשים שמחוברים לדגל התורה, אבל בוא נאמר, זה לא עוזר לפריימריז שלי, אבל הלכתי עם זה והלכנו ביושר. ויעידו גם פקידי הממשלה שיושבים כאן. גם בהצעות שלא הייתה הסכמה של משרד הבריאות, אמרתי להם וביקשתי מהיועץ המשפטי לומר להם שיתקנו כאילו יש הסכמה, כדי שגם אם אני מביא נוסח שיהיה הכי מרוכך ונכון, בחלק של האטרקציות, העסקים והדברים האלה,

זה מרוכך זה לא אבסולוטי, אבל הוא מתווה דרך. כתוב שהממשלה תקבע. זאת אומרת, שהיא צריכה לקבוע. לא קבענו לה כמה היא תקבע, אבל היא תקבע, היא צריכה לקבוע, זה באותו תהליך. הם יכולים לא לעשות הרבה דברים. האויב של הטוב הוא הטוב ביותר, גם עכשיו. לכן אני אומר: חברים, בואו נעבור את היום הזה, נאשר את הקריאה הראשונה. אני אומר לך, הצעת החוק של איתן, ואני רוצה להיות הוגן, זה מכל סיעות הבית - - כל סיעות הבית. - - היא הרבה יותר מיטיבה עם תושבי אילת. הלוואי שהיינו יכולים להעביר אותה, היא יותר טובה אפילו משל הוועדה, אבל אנחנו חיים בעולם של המצוי ולאו דווקא של הרצוי.

לכן אני מבקש לפני השאלה, ואני אתן לך לשאול, רק אני מבקש בשמי ובשמכם עצמכם, שלא נצטער אחר כך. אנחנו עושים הרבה פעולות, בסוף אנחנו מצטערים עליהן, במיוחד דברים טכניים. אם תיכף ניכנס לזמן של הדיון על בחריין, אנחנו חייבים לסגור פה את המקום. ב-14:00. אני לא יודע, אני יודע דבר אחד, עשינו,

הלכנו קדימה. נראה איפה הפתרון הבא. הכי נכון להעביר עכשיו בקריאה ראשונה, ולפני הקריאה השנייה והשלישית יהיה המשך דיון על הכול.

זאת הכוונה. יואב שואל אם נגיע לשם כסטטיסטים של הצגה פה או לא. תקשיב רגע, האחרון מבין יושבי-ראש הוועדות שיכולים להגיד עליו - - לא עליך. - - שמתייחס, לא משנה למי, אופוזיציה או קואליציה, כסטטיסטים,

אני לא מתייחס אליכם ככה, אבל הרבה פעמים, לא פעם, לא פעמיים, בסוף יש רוב. יש לפעמים גם גיוס קואליציוני, אתם מכירים את המגייסים, מכירים את הכול.

אנחנו בכנסת, אנחנו לא בבית מרקחת, ואני לא עם לבוש סטרילי. אנחנו באנו לעבוד, אנחנו רוצים לעבוד, אנחנו נעבוד, אנחנו נביא את הדברים, עד הקווים האדומים, ולכן אני אומר: אני אלך עם פשרות עד כמה שאני יכול, אני מצפה ממשרד הבריאות שילך עם פשרות. אף אחד פה הוא לא אדון הארץ, ויאללה, לעבודה. אתה רוצה בכל זאת שאלה? כן, אני רוצה שאלה. נכון שמה שאמרת טוב וטוב מאוד וכן הלאה, אבל גם אחד מהשיקולים המרכזיים שלנו זה ההיגיון האפידמיולוגי. אם פרופ' גרוטו, כמו שאמר ראש העירייה קודם, וקראתי את המסמך אם פרופ' גרוטו כתב בעצמו ביולי שיש מקום לפתוח עסקים בנוסף למלונות, מבחינה אפידמיולוגית, מהו הרציונל בהתנגדות לזה? עזוב עכשיו את העניין של רוב ומיעוט, וכבר נאמרו הדברים, ואני לא אחזור על זה סתם. אפידמיולוגית. רק על מה שאתה אומר עכשיו, הדיון האפידמיולוגי הזה, ונבדוק את המסמך הזה עוד פעם והכול, בואו ניקח כמה ימים ונתחיל לעבוד על זה.

חברים, אני מבקש מכם כולכם, אבל כולם, אופוזיציה וקואליציה כאחד, מרגע זה אנחנו מתחילים את החקיקה. אני מבקש מהיועץ המשפטי להקריא,

להסביר לנו בקצירת העומר,

אגב, אני אומר לפרוטוקול: אנחנו לא הולכים לקיים פה דיון רחב על הדברים, כי קיימנו על זה דיון וַאחַד רחב, והבאנו משהו נכון, מתוקן, משויף היטב. ולכן אנחנו כרגע ניתן ליועץ המשפטי ברצף לתת דברי הסבר ולהקריא, ולאחר מכן נצביע, והשם יעזור בהמשך. רק למקם אותנו מבחינה פרוצדורלית, אז אתמול שר הבריאות בשם הממשלה הפעיל את סעיף 95 לתקנון הכנסת, שמאפשר לממשלה לחזור בה מהצעת החוק הממשלתית. בעקבות החזרה מהצעת החוק הממשלתית, מה שקרה שהמיזוג של הצעת החוק הממשלתית עם הצעת החוק הפרטית של חבר הכנסת גינזבורג וקבוצה של חברי הכנסת, יראו את זה כאילו שלא היה מיזוג,

סעיף 84(ה) לתקנון הכנסת יראו את הצעת החוק שמוזגה, את הפרטית, כאילו הגיעה לשלב החקיקה שלפני המיזוג.

הצעת החוק הפרטית נפרדה מהצעת החוק הממשלתית, וממשיכים לדון בהצעת החוק הפרטית כאילו לא היה מיזוג, בהכנה לקריאה ראשונה. זה המקום שאנחנו נמצאים מבחינה פרוצדורלית. לבקשת יוזם הצעת החוק, חבר הכנסת גינזבורג ויושב-ראש הוועדה, הנוסח של הצעת החוק הפרטית של חבר הכנסת גינזבורג שונה, ועכשיו הצעת החוק הפרטית זהה לנוסח שהוועדה אישרה בשבוע שעבר, בכפוף לשינויים של לוח תיקונים, ושינויי טעויות קטנות שנעשו. לכן הנוסח של הצעת החוק הפרטית, שמונחת בפניכם כעת, זה בדיוק הנוסח של הצעת החוק הממוזגת שהוועדה אישרה ביום רביעי שעבר. מה שאני מציע שנעשה, בגלל שהיה דיון נרחב עליה, לא נקיים פה דיון, כמו שאמר היושב-ראש, על כל סעיף וסעיף, אני אקרא את הצעת החוק, ואחרי זה אני אזכיר רק בכמה נקודות עיקריות מה יש לנו פה, עם דגש מיוחד על השינויים שהוועדה הכניסה ושהם שנויים במחלוקת - - סע קדימה. - - וגם לחדד כמה דברים שהיו פה לגבי הנושא של מה הוועדה החליטה לגבי פתיחה של אטרקציות, כי היו על זה כל מיני מחלוקות. הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס'...) 3 כנראה (אזור תיירות מיוחד), התשפ"א 2020 תיקון סעיף 1 1. בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה),התש"ף 2020‏ (להלן, החוק העיקרי), בסעיף 1, (1)לפני ההגדרה "אזור מוגבל" יבוא: ""אורח" מי שניתן לו מקום לינה במיתקן אירוח,"; (2)אחרי ההגדרה "אזור מוגבל" יבוא: ""אזור תיירות מיוחד" אזור העיר אילת, אזור עין בוקק-חמי זוהר או אזור אחר בישראל, והכול אם הממשלה הכריזה על אותו אזור כאזור תיירות מיוחד,"; (3)אחרי ההגדרה "אחראי על הקטין" יבוא: ""אישור החלמה" אישור על כך שאדם הוא מחלים, שניתן לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, "בדיקת קורונה" בדיקת נשאות לנגיף הקורונה, "בדיקת קורונה מיידית" בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד,"; (4)אחרי ההגדרה "הכרזה על אזור מוגבל" יבוא: ""הכרזה על אזור תיירות מיוחד" הכרזה לפי סעיף 12א,"; (5)אחרי ההגדרה "מזון" יבוא: ""מיתקן אירוח" מקום אירוח שבו 11 יחידות אירוח לפחות, המיועד לספק לציבור אורחים בלתי מסוים ומתחלף,

שירותי לינה ושירותים נלווים, לפרקי זמן קצובים וקצרים, לעניין הגדרה זו, "יחידת אירוח" יחידה המשמשת לאירוח ולנופש שבה חדר אחד לפחות,

חדר רחצה ושירותים,"; "מפעיל מיתקן אירוח" בעל הרישיון או ההיתר להפעלת מיתקן אירוח כמשמעותם בסעיף 4 לחוק רישוי עסקים,

1968‏;"; (6)אחרי ההגדרה "רכוש משותף" יבוא: ""תוצאה שלילית בבדיקת קורונה" תוצאת בדיקת קורונה עם ממצא שלילי לנגיף הקורונה,". תיקון סעיף 4 2. בסעיף 4 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1)תקנות לפי סעיפים 6 או 7 יותקנו בשים לב לאפשרות לקבוע סייגים להגבלות שבתקנות לגבי מי שניתן לו אישור החלמה, ובלבד שהדבר מוצדק בנסיבות העניין ואין בו כדי לפגוע בתכליות המנויות בסעיף קטן (א)." הוספת סימן ב'1 3. אחרי סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא: "סימן ב'1: אזור תיירות מיוחד הכרזה על אזור תיירות מיוחד 12א. (א)בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה וכל עוד עומדות בתוקפן הגבלות האוסרות לפתוח מיתקני אירוח, רשאית הממשלה להכריז על אזור העיר אילת, אזור עין בוקק-חמי זוהר או אזור אחר בישראל שהוא רשות מקומית, ובמועצה אזורית, גם יישוב או אזור מובחן שיש בו ריכוז משמעותי של פעילות תיירותית, כאזור תיירות מיוחד, לאחר ששקלה את הפגיעה בזכויות עקב ההכרזה ואת היקף הפעילות התיירותית באזור, ובלבד שהתקיימו לגביו התנאים כמפורט להלן: (1)רמת התחלואה בנגיף הקורונה באותו אזור ובסביבתו נמוכה באופן משמעותי וכן נמוכה ביחס לרמת התחלואה הכללית בישראל לפי אמות מידה שיפורסמו לציבור, ומצב התחלואה הכללית בישראל מאפשר הכרזה על האזור כאזור תיירות מיוחד לפי עמדת משרד הבריאות, (2)ניתן לבצע בדיקות קורונה מיידיות לפי הוראות סעיף 12ד(ב) בזמינות ובמספר הנדרשים כדי לאפשר לאנשים המנויים באותו סעיף קטן להיכנס לאזור בזמן סביר, (3)לא עומדות בתוקף תקנות כאמור בסעיף 7(א)(1), הקובעות הגבלות לעניין יציאה ממקום המגורים במדינה כולה, (4)המאפיינים הגאוגרפיים של האזור מאפשרים את ניטור הכניסות אליו באמצעות מעבר בעמדת בידוק כאמור בסעיף 12ד, (5)הפעילות הכלכלית של האזור מבוססת במידה ניכרת על פעילות תיירותית, (6)נגרמה פגיעה חמורה בפעילות הכלכלית של האזור, בתושביו או במועסקים בו עקב ההגבלות על הפעילות התיירותית לפי חוק זה, (7)התועלת הכלכלית לאזור ולסביבתו עקב ההכרזה עולה על הסיכון להגברת היקף התחלואה בנגיף הקורונה בשל ההכרזה. (ב)לא תכריז הממשלה על אזור כאזור תיירות מיוחד אלא לאחר שקוימה התייעצות עם ראש הרשות המקומית באותו אזור, בטרם קבלת ההחלטה תיבחן עמדת ראש הרשות המקומית כאמור, התקבלה עמדה כאמור, יכללו הנימוקים בדברי ההסבר להצעת ההחלטה התייחסות לעמדה, ואם הוגשה העמדה בכתב, היא תצורף להצעת ההחלטה. (ג)לא תכריז הממשלה על אזור תיירות מיוחד אלא לאחר שהובאו לפניה עמדות שר הבריאות, שר התיירות והשר לביטחון הפנים, לעניין התקיימות התנאים המפורטים בסעיף קטן (א) שבתחום אחריותם, וכן עמדת גורמי המקצוע במשרד הבריאות לעניין התקיימות מדדי התחלואה באותו אזור כאמור בסעיף קטן (א)(1) ולעניין האפשרות לבצע בדיקות קורונה כאמור בסעיף קטן (א)(2). (ד)הכריזה הממשלה על אזור תיירות מיוחד, תודיע על כך לוועדת החוקה ולראש הרשות המקומית באותו אזור, ההכרזה, הנימוקים והתשתית העובדתית שעליהם היא מבוססת יוגשו לוועדת החוקה בסמוך ככל האפשר לאחר ההכרזה. (ה)הכרזה על אזור תיירות מיוחד תפורסם ברשומות ותיכנס לתוקף במועד שייקבע בה ושלא יהיה מוקדם מ-24 שעות לאחר פרסומה. (ו)הכרזה על אזור תיירות מיוחד תעמוד בתוקפה לתקופה שתיקבע בה ושלא תעלה על 30 ימים, ורשאית הממשלה להאריך את תוקפה לתקופות נוספות שלא יעלו על 30 ימים כל אחת, והכול ובלבד שתקופת תוקפה של הכרזה לפי סעיף זה תסתיים לא יאוחר מתום תקופת תוקפה של ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, ההוראות החלות על הכרזה על אזור תיירות מיוחד יחולו גם על הארכת הכרזה כאמור בסעיף קטן זה. ביטול הכרזה על אזור תיירות מיוחד 12ב. (א)הממשלה או ועדת החוקה רשאיות לבטל את ההכרזה על אזור תיירות מיוחד. (ב)חדלו להתקיים התנאים המפורטים בסעיף 12א(א), תבטל הממשלה את ההכרזה. (ג)ביטול ההכרזה על אזור תיירות מיוחד יפורסם ברשומות בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת ההחלטה, וייכנס לתוקף במועד שייקבע בהחלטה ושלא יהיה מוקדם משלושה ימים לאחר פרסומו ברשומות. הפעלת מיתקני אירוח באזור תיירות מיוחד 12ג. (א)הוכרז אזור תיירות מיוחד, תותר פתיחתם לקהל של מיתקני האירוח באותו אזור למטרת לינה, וכן תותר הפעלת בריכת שחייה, בית אוכל ובית תפילה הנמצאים בתחומם של מיתקני האירוח כאמור לשימוש האורחים במיתקן, והכול בהתאם לתנאים שנקבעו בתקנות כאמור בסעיף 8. (ב)המבקש להתארח במיתקן אירוח באזור תיירות מיוחד יציג בעת קבלתו לראשונה למיתקן האירוח תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו כאמור או אישור החלמה. (ג)מפעיל מיתקן אירוח באזור תיירות מיוחד לא יקבל אורח למיתקן האירוח, אלא אם כן הציג לפניו, בעת קבלתו לראשונה למיתקן האירוח, תוצאה שלילית בבדיקת קורונה או אישור החלמה, כאמור בסעיף קטן (ב). חובת הצגה של תוצאה שלילית בבדיקת קורונה או אישור החלמה לנכנס לאזור תיירות מיוחד 12ד. (א)לא ייכנס אדם לאזור תיירות מיוחד אלא אם כן הציג בעמדת בידוק במקום הסמוך לכניסה לאזור (בסעיף זה, עמדת בידוק) תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו לאזור או אישור החלמה. (ב)לאדם שמתקיים בו תנאי מהתנאים המפורטים להלן תינתן אפשרות לבצע בעמדת הבידוק בדיקת קורונה מיידית בלא תשלום לפני כניסתו לאזור התיירות המיוחד, ותוצאות הבדיקה יימסרו לו באופן מיידי: (1)הוא מתגורר באזור התיירות המיוחד או בסביבת האזור,

"סביבת האזור" היישובים המנויים בהכרזה על אזור התיירות המיוחד ונמצאים בסביבתו, ואשר תושביהם נסמכים על קבלת שירותים חיוניים או על רכישת מוצרים חיוניים הניתנים באזור האמור, (2)כניסתו לאזור התיירות המיוחד היא לאחת מהפעולות או המטרות שלהלן: (א)קבלת טיפול רפואי או קבלת טיפול סוציאלי במסגרת רווחה כהגדרתה בסעיף 16(ב); (ב)הגעה להליך משפטי שאותו אדם הוא צד לו, בעל מעמד בו או חייב להיות נוכח בו, (ג)השתתפות בהלוויה, בברית מילה או בטקס חתונה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, (ד)הגעה למקום עבודתו הנמצא באזור התיירות המיוחד, (ה)העברה של קטין בין הוריו החיים בנפרד שמי מהם מתגורר באזור התיירות המיוחד, (ו)צורך חיוני אחר או צורך דחוף שאינו מאפשר ביצוע בדיקת קורונה וקבלת תוצאתה עד המועד הנדרש לפי סעיף קטן (א), ובכלל זה סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים סיוע, והכול באישור גורם ממשלתי או הרשות המקומית שבתחומה חלה ההכרזה שהממשלה הסמיכה אותם לעניין זה, בהתאם להנחיות רשות החירום הלאומית בתיאום עם משרד התיירות, ולפי נוהל שפורסם לציבור, על החלטה פרטנית לפי פסקת משנה זו ניתן להגיש השגה לגורם בכיר שקבעה הממשלה, הממונה על מי שנתן את ההחלטה ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 22(ב) עד (ד); (ז)פעולה או מטרה אחרת שקבעה הממשלה בהכרזה על אזור התיירות המיוחד. (ג)על אף האמור בסעיף קטן (א), אדם שהתקיים בו האמור בסעיף קטן (ב) ובעת הגעתו לעמדת הבידוק בדיקת קורונה מיידית אינה זמינה, יהיה זכאי להיכנס לאזור התיירות המיוחד לאחר שביצע בעמדת הבידוק בדיקת קורונה שגרתית, ואם בדיקת קורונה שגרתית אינה זמינה, יורשה להיכנס לאזור בלי שביצע בדיקת קורונה,

"בדיקת קורונה שגרתית" בדיקת קורונה שאינה בדיקת קורונה מיידית. זה הבדיקת PCR. (ד)הממשלה רשאית לקבוע בהכרזה על אזור תיירות מיוחד כי ביצוע בדיקת קורונה שהצגת תוצאותיה היא תנאי לכניסה לאזור האמור, לאדם שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (ב), תהיה בתדירות נמוכה מהנדרש בסעיף קטן (א); הממשלה רשאית לקבוע כאמור לגבי כל קבוצת אוכלוסייה שמתקיים בה תנאי מהתנאים שבסעיף קטן (ב) או לגבי חלק ממנה. (ה)על אף האמור בסעיף קטן (א) (1)לא תוגבל כניסה לאזור תיירות מיוחד של שוטר,

עובד הרשות הארצית לכבאות והצלה, עובד סוציאלי במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או ברשות מקומית או איש צוות רפואי, הנכנס לאזור במסגרת תפקידו,

"איש צוות רפואי" רופא,

כוח עזר רפואי, פלבוטומיסט, פרמדיק או חובש, (2)לא תוגבל כניסתו של אדם המתגורר באזור התיירות המיוחד שבבדיקת קורונה שביצע התקבל ממצא חיובי לנגיף הקורונה, ובלבד שיגיע למקום הבידוד בהתאם להוראות לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם בדרך המהירה ביותר ולא יעשה שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום הבידוד, (3)הממשלה רשאית, לאחר שהובאה לפניה עמדת משרד הבריאות, לקבוע בהכרזה על אזור תיירות מיוחד נסיבות מיוחדות שבהתקיימן לא תחול החובה האמורה בסעיף קטן (א). (ו)על אף האמור בסעיף קטן (א), הממשלה תקבע בהכרזה כי החובה לפי אותו סעיף קטן לא תחול על ילד מתחת לגיל שייקבע בהכרזה או על אדם עם מוגבלות מסוג שייקבע בהכרזה שמתקיים לגביהם תנאי מהתנאים בסעיף קטן (ב), לאחר שהובאה בפניה עמדת משרד הבריאות לעניין זה. (ז)הממשלה רשאית לקבוע בהכרזה על אזור תיירות מיוחד כי אדם שאינו מהמנויים בסעיפים קטנים (ב) או (ה) לא יעלה על כלי טיס,

לשם הגעה לאזור תיירות מיוחד אלא אם כן הציג לפני העלייה לכלי הטיס תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 72 השעות שקדמו לעלייתו כאמור או אישור החלמה, ורשאית הממשלה לקבוע בהכרזה הוראות נוספות הדרושות ליישום ההגבלה האמורה. קביעת הוראות ייחודיות בידי הממשלה שיחולו על אזור תיירות מיוחד 12ה. אין בהכרזה על אזור תיירות מיוחד כדי לגרוע מתחולת הגבלות שנקבעו בתקנות לפי סעיפים 6 עד 12, אולם הממשלה תקבע בתקנות הקלות להגבלות בעניינים המפורטים להלן, בשים לב לצורך לאפשר פעילות תיירותית באזור, לצורך למנוע הדבקה בנגיף הקורונה בקרב הציבור ולהגבלות המנויות בסעיף 12ד: (1)פתיחה לציבור של מיתקני ספורט,

פארקים וכיוצא באלה במרחב הציבורי שהוגבלו לפי סעיף 7(א)(3); (2)פתיחה של עסקים לפי סעיף 8, לרבות לעניין קבלת קהל בהם, והקלות על ההתקהלות או על מספר השוהים בעסקים כאמור, (3) קיום אירועים לפי סעיף 9. הבאת ההכרזה על אזור תיירות מיוחד לידיעת הציבור 12ו. הכריזה הממשלה על אזור תיירות מיוחד, תפרסם את עיקרי ההכרזה שיחולו לגבי אזור התיירות המיוחד לידיעת הציבור ולידיעת הנוגעים בדבר, באופן בהיר, נגיש ומותאם לקבוצות השונות באוכלוסייה המתגוררות באותו אזור, פרסום כאמור יכול שיהיה בעיתונים, בערוצי תקשורת,

במודעות מודפסות על שלטי חוצות או בכל דרך יעילה אחרת שתבטיח את יידוע הציבור בכלל ואת יידוע המתגוררים באזור וסביבתו והעובדים באזור בפרט, בהיקף הרחב ביותר האפשרי בנסיבות העניין." תיקון סעיף 13 4. אחרי סעיף 13(ג) לחוק העיקרי יבוא: "(ג1)הגבלות על אזור מוגבל לפי סעיף קטן (ג) ייקבעו בשים לב לאפשרות לקבוע סייגים להגבלות לגבי מי שניתן לו אישור החלמה, ובלבד שהדבר מוצדק בנסיבות העניין ואין בו כדי לפגוע בתכלית ההכרזה." תיקון כותרת סימן ב' בפרק ד'

אחרי "באזור" יבוא "תיירות מיוחד ובאזור". תיקון סעיף 29 6. בסעיף 29 לחוק העיקרי, (1)בפסקה (3), במקום "ו-32(2)" יבוא "ו-32(ב)(2)"; (2)אחרי פסקה (3) יבוא: "(4)מפעיל מיתקן אירוח באזור תיירות מיוחד שקיבל אורח למיתקן אירוח בניגוד להוראות סעיף 12ג(ג)." תיקון סעיף 30 7. בסעיף 30(ב)(3) לחוק העיקרי, אחרי "לפי סעיף 29(3)" יבוא "או (4)". תיקון סעיף 31 8. בסעיף 31(א)(2) לחוק העיקרי, אחרי "לפי סעיף 29(2)" יבוא "או (4)". תיקון סעיף 32 9. בסעיף 32 לחוק העיקרי, (1)בכותרת השוליים, בסופה יבוא "וגורם מוסמך אחר"; (2)האמור בו יסומן "(ב)" ולפניו יבוא: "(א)הכריזה הממשלה על אזור תיירות מיוחד, יהיו נתונות לגורם המוסמך הסמכויות כמפורט להלן,

(1)לשם פיקוח על ההוראות כאמור בסעיף 12ד, בעת הכניסה לאזור התיירות המיוחד יהיו נתונות לגורם המוסמך סמכויות לפי סעיף 26(1) ו-(2); (2)נוסף על האמור בפסקה (1), לשם אכיפת ההוראות כאמור בסעיף 12ד, רשאי שוטר, (א)למנוע כניסה של אדם או רכב לאזור התיירות המיוחד, ולאחר שסירב האדם לדרישה, אף להשתמש בכוח סביר בנסיבות העניין לשם כך, (ב)למנוע ממי שסירב לדרישת גורם מוסמך כאמור בפסקת משנה (1) את הכניסה לאזור התיירות המיוחד ואף להשתמש בכוח סביר בנסיבות העניין לשם כך, (3)לשם אכיפת תקנות הקובעות הוראות ייחודיות לאזור תיירות מיוחד כאמור בסעיף 12ה, רשאי שוטר להפעיל את הסמכויות המנויות בסעיף 27(א)." תיקון סעיף 44 10. בסעיף 44(ד) לחוק העיקרי, (1)בפסקה (1), אחרי "או לפי סעיפים" יבוא "12ג, 12ד,"; (2)אחרי פסקה (2) יבוא: "(3)ההגבלות לפי סעיפים 12ג ו-12ד לא יחולו על עובדים כאמור בפסקה (2) בעת מילוי תפקידם." תיקון סעיף 46 11. בסעיף 46(א) לחוק העיקרי, אחרי "באמצעות ועדת שרים" יבוא "לעניין הכרזה על אזור תיירות מיוחד,". כמו שאמרתי, אנחנו לא מסבירים עכשיו את כל הסעיפים בפרוטרוט - - - בלי שהיית מקריא, לא - - - קראנו בשבילך, כי אתה בפעם הראשונה בא לפה על החוק הזה. כולם הרי יודעים כבר בעל פה. תודה. זו הדרך להגיד תודה, גור. זו דרך מוזרה קצת, אבל היא גם מתקבלת. תבוא לפה יותר, אתה עושה לנו מעניין קצת. זה מאוד מעניין שהתפיסה התכליתית של המשפט עוד לא הגיעה לשאלת ההקראות המתישות האלה של החוקים. הכול אתם רוצים להשמיד? משהו תשאירו. זה דבר שהייתי משאיר. בשבילך עשיתי בגישה יותר פורמליסטית, דווקא לא

איתן, אתה ועדת הכנסת, תקן את התקנון כך שאפשר יהיה לומר לפרוטוקול שהנוסח הונח בפני חברי הכנסת, נשלח להם 48 שעות לפני, הם מכירים אותו, ועכשיו בואו נדון בו. בגלל התכליתיות, לא אכפת להם שתישאר ההקראה. מילא לקרוא את הצעת החוק, לקרוא 9,000 הסתייגויות להצעת החוק. זה נראה לי הרבה יותר משמעותי. צריך לקרוא מהראשון ועד האחרון שבהם. אבל על זה סמוטריץ' לא יוותר. זה תלוי. אם אני באופוזיציה, אני לא אוותר. הצלקות טרם הגלידו.

זה היה 11,000. עכשיו בכל זאת אני אגיד כמה מילים. לא נחזור עם הסברים מפורטים סעיף אחרי סעיף, כי הדברים האלה נדונו באריכות. זו הצעה, שוב כמו שאמרתי, בכפוף לתיקון של טעויות שהיו בלוח התיקונים. זו ההצעה שהוועדה אישרה ביום רביעי שעבר, ודנה בה ארוכות במהלך שבוע שעבר,

שלישי ורביעי. אני כן אחזור על עיקרי הדברים, מעבר למה שכבר הוסבר באריכות בשבוע שעבר, שהוועדה דנה סעיף סעיף. הצעת החוק מאפשרת לממשלה בנוסח שהוקרא נותנת סמכות לממשלה להכריז על אזורי תיירות מיוחדים, על איים תיירותיים.

היא לא מחייבת את הממשלה, היא רק נותנת לה את הסמכות לעשות את זה, כשהיא יכולה לעשות את זה באילת ובעין בוקק. הוועדה עמדה על כך שזה יהיה גם באזורים נוספים,

אני מתקן. היא לא עמדה על כך שזה יהיה גם באזורים נוספים - - האפשרות. - - היא עמדה על כך שייבחן אם יש אזורים נוספים שיכולים להיות. שלא נצטרך לעשות חוק נוסף לטבריה וחוק נוסף לנצרת ולעכו. אמרתי, בכל מקרה החוק הוא חוק מסמיך,

הממשלה על פי החוק רשאית באילת, בים המלח ובכל אזור אחר בארץ להכריז על אזור תיירות מיוחד, אם האזורים האלה עומדים בקריטריונים שמפורטים פה, אבל זה גם נכון, והתייחסו לזה נציגי הממשלה במהלך הדיונים, שאם היא עומדת בכל הקריטריונים, היא תכריז באזורים האלה על אזור תיירות מיוחד, כאשר הקריטריונים היו קריטריונים שמדברים על זה שמדובר באזור ירוק, שיש בדיקות מיידיות - - לא ניכנס לזה.

אני לא מפרט את כולם. - - שיש יכולת לנטר נכנסים, שהתועלת עולה על הסיכון לתחלואה, שהאזור מתבסס על תיירות וכו'. שאר הדברים מופיעים בפניכם. דבר נוסף שיש פה זה הפתיחה האוטומטית שגלומה בהכרזה על אזור תיירות מיוחד, שהיא רק לגבי מלונות עם בתי אוכל, בריכה ובתי תפילה. הנוסח שאישרה הוועדה לעניין פתיחה של דברים נוספים היא עמדת ביניים, היא עמדה באמצע, בין העמדה שאומרת בהצעת החוק הממשלתית שהממשלה רשאית לעשות את זה היא רשאית כן והיא רשאית לא. הממשלה יכולה גם לא לפתוח שום דבר נוסף והיא יכולה לפתוח. אין חיוב בהצעת החוק הממשלתית. בכמה מההסתייגויות היה חיוב,

כמו שאתם פותחים מלונות, אתם חייבים גם לפתוח X,

לבין הצעת החוק שאושרה בוועדה ושעכשיו מונחת בפניכם, שמחייבת את הממשלה לבחון את האפשרות להתקין תקנות. היא צריכה לעבור על כל הדברים שמנויים פה ולבדוק האם היא יכולה לקבוע בתקנות,

בשים לב לצורך לאפשר פעילות מצד אחד והצורך למנוע הדבקה מצד שני, ובהתחשב בהגבלות שמנויות בסעיף 12ד,

ההגבלות על הכניסה למקום. כן מחייבים אותה לשקול את ההקלות, זה לא רשאית, אלא היא תקבע בתקנות הקלות, אבל כן יש לה אפשרות להגיד: בתחום הזה, אם אני קובעת הקלות, יש סיכון יותר מדי גדול לתחלואה, ולכן אני לא אאפשר. חשוב רק להבין, כשאתה אומר את המילים "הממשלה תקבע", תהיה רשות לקבוע? לא, חובה. כרגע אמרת שיש שיקול דעת. אני רוצה לחדד את ההבנה של הטקסט.

יש לה שיקול דעת. היא צריכה לבוא ולבחון כל אחד מהם, את האיזון בין השיקולים. היא רשאית לא לקבוע הקלות בכלל?

מנסה להבין מה משתקף מהנוסח שלך, ברמה הכי לשונית. ברמה הלשונית אם היא תמצא שבכל הפרמטרים האלה הסיכון להדבקה גבוה מאוד, אז יכול להיות שהיא לא תקבע, אבל היא מחויבת לבדוק עבור כל אחד מהם ולאזן. זה לא שהיא יכולה כן והיא יכולה לא, היא חייבת לעשות בדיקה פרטנית על כל הדברים האלה ולבדוק את האיזון בין שני הדברים האלה. לבדוק היא חייבת. להחליט היא לא חייבת. הלשון משקפת אולי משהו יותר חמור, אבל אפשר לסדר את זה בהמשך, כל עוד נבין מה המהות המוצעת. אין לי בעיה, אני מודיע כאן ועכשיו, שאם יש תוספת של מילה כזאת או אחרת, שיכולה לגרום לכך שלא יבינו ששמנו שלשלאות על ידי

מצד שני גם לכתוב את המילה "רשאית לקבוע" פה זה חלש מדי. בדרך כלל בחקיקה זה או רשאית או חייבת. - - - תעצרו. ראוי שתקבע. ראוי שתדברו אחר כך.

מוצע לחייב את הממשלה לבחון שימוש באישור מחלים, כשקובעים מגבלות אינדיבידואליות, גם בהקשר הכללי של סעיפים 6 ו-7, מגבלות במרחב הפרטי והציבורי, וגם בהקשר של האזור המוגבל. אלה הדברים העיקריים. יש פה עוד הוראות, כמובן לגבי הכניסה לאזור. הכניסה לאזור מותנית בהצגת בדיקה שלילית או אישור מחלים, יש הבדיקות המיידיות שחלות על התושבים ועל מי שעובד באזור ועל חריגים נוספים,

כל הדברים האלה פורטו מאוד בהרחבה בשבוע שעבר. אלה הקווים הכלליים של הצעת החוק. אני רוצה גם לומר מילה לחברי הוועדה: הבוקר היה פה דיון שנכחו אומנם שלושה, כולל אלי, שאחר כך הלך לוועדת החוץ וביטחון בגללי,

היה הרמטכ"ל. נכון, היה הרמטכ"ל.

מה לעשות שרמטכ"ל יותר - - - בוא נגיד ככה: אנחנו נמצאים רוב הזמן פה, מעת לעת הולכים - - - חבל, היה דיון טוב.

מה שרציתי לעדכן אתכם שהיה דיון נורא חשוב. אני אגיד בשתי מילים ואחר כך אנחנו מצביעים. אפשר לקבל פרזנטציה? אני אבקש ממנהל הוועדה להעביר את הפרזנטציה שהוצגה לנו. אני רוצה לומר לכם שהמהות של הדיון הוא לא פוליטי בכלל. חיים ביבס בקטע הזה ממש לא פוליטי.

הם הכינו עבודה מקסימה, שיכולה להתחיל, אם רק ייתנו להם להתחיל עכשיו, שהמהות שלה במקום להתמודד מול הקורונה, לעקוף את הקורונה בסיבוב ולחיות איתה, כשהרעיון הוא לא רק אזורים ירוקים, אלא אוכלוסיות ירוקות, כשכל אחד יכול להיות ירוק. הקריטריון להיות ירוק זה או בדיקה רגילה, PCR, או בדיקות שיש כרגע למכביר כמה אפשרויות לבדיקות מהירות הרבה יותר, או החלמה, או סרולוגי, שזה יוכל לפתוח גם עבודה, גם תרבות, גם דת, גם חיים, הכול, באפליקציה, ולא רק באפליקציה, אלא גם אלה שאין להם סמרטפונים, יהיה להם כרטיס מגנטי. היה פה דיון מעולה. יש גיבוי מלא של שיבא, של בתי חולים מהטובים בארץ שנותנים לזה גיבוי. יש גיבוי מלא מאנשים שבאים מהתחום. נתתי את ברכת הדרך בשם כולם. היו איתי בסוף הדיון יואב וקארין. נתנו את ברכת הדרך. יצא היום מכתב של חיים ביבס ושלי לראש הממשלה, לקחת את הדבר הזה, לשים אותו כדגל, להתחיל אותו, כי משרד הבריאות ענו לנו: יבדקו, עוד אין תשובות. יש בדיקות נשיפה שנמצאות, סטרטאפ ישראלי שכבר עובד בחצי עולם. עשו עסקה עם אבו דאבי במיליון דולר, וישראל לא - - - דיברו על זה.

אני מבקש - - - זה עולה בסך הכול 2 דולר. אני מבקש בשמי, אני מתחנן בשמי,

אם רק היית בקואליציה. - - קחו את התוכנית הזאת. אני קורא לראש הממשלה - - - אבל לפחות אנחנו הגונים להגיד איפה יש תקלות. הכול טוב, רק איפה ההצבעות? הגינות זה השם השני שלך, אוסנת, אין ספק. אוסנת הילה הגינות מארק. חשבתי שהשם השני שלך.

זה הראשון. חברים, אל תקלקלו עכשיו. אני מוסר מכאן בקשה לראש הממשלה לקחת את הנושא הזה,

להקים צוות אצלו, ביחד כמובן עם משרד הבריאות, אבל משרד הבריאות לא יכול להוביל את זה, כי ההובלה האפידמיולוגית זה שלו, אבל לא ההובלה המעשית. הינה, ראש העיר יודע - - - אוסנת. הוא גם מכיר את הבדיקות. אגב, הפיילוט הראשון שיכול היה להיות זה אילת. אפשר להצביע? אפשר להצביע? אני מבקש להעלות להצבעה את הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס'...) (אזור תיירות מיוחד), התשפ"א, לקריאה ראשונה, של חברי הכנסת איתן גינזבורג, מכלוף מיקי זוהר, מיקי חיימוביץ', משה ארבל, מתן כהנא, אלי אבידר, מאיר כהן, ניצן הורוביץ ממש ממשלת אחדות לאומית מי בעד הצעת החוק, ירים את ידו. הצבעה אושרה. פה אחד. הצעת החוק עברה מבחינתנו. תודה רבה. יעקב, אתה מעלה אותה לקריאה ראשונה היום? זה מה שאני מנסה להגיד. זה עובר כרגע לטיפול הנסחים ויגיע היום לשולחן הכנסת. יש לי סיכום גם עם יושב-ראש הכנסת שזה יעלה היום לקריאה הראשונה ונמשיך עם זה הלאה. נשתדל עד מחר לגמור את כל הסיפור הזה, מחר ועד בכלל. הישיבה ננעלה בשעה 12:35.